אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. מיקי

בוקר טוב, אדוני. אני צריך את תשומת לבך. אני שומע שמתכוונים להביא עוד קפסולה, עוד ריבוע של 4 מיליון שקלים. התופעה הזאת, שמביאים כל פעם, ואנחנו אומרים: נו,

עכשיו לא נאשר?

בהיעדר תקציב זה ברדק אחד גדול. אין סדר, אין ניקיון, אין שליטה. מכיוון שיחסי העבודה בינינו באמת טובים אני מודיע לך שעל כל הבקשות הבאות אנחנו נצביע נגד. עד עכשיו לא הייתה ברירה: קורונה, שמורונה, בתי חולים, ביטחון. אנחנו חודשיים אחרי ועדיין יש את הוויכוח המטורלל הזה: כן תקציב או לא תקציב. נשארו שלושה חודשים. יש לך מספיק ניסיון כדי להבין שאי אפשר לעשות תקציב לשלושה חודשים. בהיעדר תקציב האוצר מנצל את זה להביא משבצות

הרי זה חוק עוקף כנסת, ברור לנו לחלוטין. בהיעדר תקציב הכנסת הופכת להיות מיותרת, אפשר ללכת הביתה. אי אפשר לתת לזה להמשיך ולהתנהל כך. שלא תגיד שלא אמרנו לך. אנחנו הולכים להצביע נגד כל בקשה נוספת של תקציב שתגיע לוועדת הכספים. תודה. אני רוצה לדבר על ענף שלא כל כך התייחסו אליו, ענף ההיסעים,

במשבר גדול מאוד מזה זמן רב מאוד. הציוד שם, במיליוני שקלים, עומד ומעלה אבק. הבנקים סוגרים את הדלתות בפניהם, אומרים: אין לכם כרגע שום תקומה, אנחנו סוגרים את הדלתות. זה קורה גם בענפים נוספים כמובן. יש הצעות, אדוני היושב-ראש, שאפשר ליישם אותן גם פה בישראל, כמו למשל בארצות הברית, שלקחו את דמי החל"ת ונתנו אותם למעסיקים ואז במקום שאנשים יקבלו דמי חל"ת ויישבו בבית, דבר שלא מניע את המשק, בצורה כזו המעסיקים יכולים להמשיך להניע את הגלגלים ואותו עובד יקבל פשוט משכורת. יש הצעות נוספות, אדוני היושב-ראש, ואני מציעה לתת על זה את הדעת,

וענף ההיסעים, ביחד עם עוד ענפים נוספים, פשוט לא מתייחסים אליהם, הם לא מקבלים מענה על מנת להתרומם, ולא רק להתרומם אלא גם לסייע למשק להמשיך לעבוד.

בחוק המענקים נעשתה טעות מצערת, לפי דעתי, בנוגע לתשלום מענקים לאסירים שיושבים על עבירות ביטחון בכלא. אפשר לתקן את זה בשורה אחת, ואני חושב שצריך לעשות את זה כמה שיותר מהר, וכאן אני חושב שתהיה תמימות דעים בין חברי הוועדה. אני מבקש שנפנה לממשלה.

זה עלה בפעם הקודמת. אני מקווה מאוד שזה יתוקן בימים הקרובים על מנת שלא נצטרך אחרי זה להתקזז ולקחת את הכסף בחזרה. אדוני היושב-ראש, נושא גני הילדים בחינוך המיוחד במוכר שאינו רשמי היה סיכום שגם בשנת תש"ף יקבלו מחצית ממה שהם צריכים כדי לכסות על החוסר בתקציב, שהם מקבלים רק 50% מן התקציב של ילדי החינוך המיוחד בגנים רשמיים. מ-40 מיליון שקל שהיו צריכים לתקצב אותם זה ירד ל-20 מיליון שקל, ומ-20 מיליון שקל זה ירד ל-17.5 מיליון שקל, ועכשיו דורשים מהם כדי לקבל את הכסף הזה שיוותרו על כל תביעות העבר כלפי משרד האוצר ומשרד החינוך בשבע השנים האחרונות. אני חושב שזה שערורייה, אדוני. השערורייה היא מה שמיקי לוי אמר, שאין תקציב. אם היה תקציב היה את הכסף. כולנו התחייבנו.

אחד לא נעדר, חתומים על מכתב אליך,

לקיים דיון בנושא הזה. רק אתה יכול להזיז את העניין.

תגיד לי איך להזיז ואני אזיז. אתה יודע שאני איתך. אדוני, אנחנו מכירים את יכולותיך.

תגיד מה הן יכולותיי. אם נקיים דיון בנושא ונביא לכאן את נציגי משרדי החינוך והאוצר, נלחץ שייתנו לפחות את מה שהתחייבו לתת להם. אם אין תקציב תמונת המצב היא שהדברים הכי חשובים שיש במדינה לא מבוצעים. יש את הכסף מוכן אבל רק דורשים מהם עכשיו לוותר על תביעותיהם מן העבר. לא ייתכן לשים אותם כבני ערובה, זה לא בסדר. צריך תקציב, האמן לי, בלי קשר לעניין הזה דווקא.

אנחנו בתקציב נילחם על שנת הלימודים הבאה, שנת תשפ"א, אבל מה שהבטיחו לתת בתש"ף צריך לתת ולא להחזיק אותם כבני ערובה. אני חושב שכדאי שנקיים דיון,

תודה רבה. בוקר טוב. אדוני היושב-ראש, אנחנו רואים את הגלגול של הבעיה הכלכלית במדינה.

מבינים שאנחנו הולכים לקראת בעיה יותר עמוקה בהיבט הכלכלי, ואני לא רואה שאכן יש התייחסות ראויה מן הממשלה. אני מבקש מוועדת הכספים, כפי שבשנה הנוכחית התרגלתי לכך, שהיא תיקח אחריות ותלחץ על הממשלה ועל המשרדים הרלוונטיים כדי לטפל בבעיה, להכיר קודם כול בכך שיש בעיה.

בעיה כלכלית, בעיית אבטלה, בעיית אכיפה. ככל שבעיית האבטלה תגדל אנחנו ניכנס בספטמבר להחזר משכנתאות והלוואות, אנחנו לקראת בעיה חמורה יותר, ואז יש גם סכנה לכל ענף הבנייה והבתים החדשים והחזר משכנתאות.

לפחות ועדת הכספים צריכה להיות מוכנה ולדרוש מן הבנקים וממשרד האוצר להיות מוכנים למצב הזה.

תודה רבה. אנחנו עוברים לאישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. בבקשה ארז אורעד. בוקר טוב לכולם. כבוד היושב-ראש הרב משה גפני,

אני מתכבד להביא בפניכם שתי רשימות של עמותות שמועמדות לאישור לעניין סעיף 46,

61, רשימה שמספרה 16-80-20. ברשימה הראשונה לעניין סעיף 46 נמצאת עמותת יחד רמת השרון, וברשימה השנייה לעניין סעיף 61 לפי חוק מיסוי מקרקעין נמצאת עמותת המצפה לישראל. אני אומר את זה כגילוי נאות בפני הוועדה. אני מעלה את הרשימה הראשונה לדיון שלכם, רשימה לאישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, רשימה מספר 16-76-20. בבקשה. שתי העמותות האלה, גם ברשימה לעניין סעיף 61, הן עמותות של המיסיון. זה נמצא במחלוקת ציבורית עמוקה. אני מבקש לקיים על זה דיון בנפרד, להזמין אותם ולשמוע אותם, כפי שהנוהל החדש מחייב.

לעניין סעיף 46 זה מספר 97, וברשימה לעניין סעיף 61 זה מספר 5. לפי הנוהל החדש אני מבקש להזמין אותם. שתיהן עמותות של המיסיון. אנחנו נקיים איתם דיון בנפרד. לגבי האחרים יש שאלות? בטח. במספר 5 (מבקשי אמונה ירושלים) חסר ניהול תקין. יש להם אישור הגשת מסמכים ולכן גם זה אושר לשנה אחת בלבד.

(בית כנסת אהבת ישראל פסגות אפק, ראש העין)

יש להם אישור הגשת מסמכים. אני רק מזכיר כאן שאישור הגשת מסמכים זה על מנת לקצר את ההליכים.

שיחכו שנתיים אני מזכיר לחברי הכנסת החדשים שלא זכו להיות בכנסת הקודמת, וזה חלק מן הדברים שדיברנו עליהם בקיצור מהלכים, חבר הכנסת ינון אזולאי אנחנו נותנים להם לשנה בלבד, זה סידור שעשינו עם ראשי התאגידים, ובתנאי שהם נותנים לנו אישור על הגשת מסמכים. הם הגישו את המסמכים אבל פה הם עדיין בסימן שאלה אצלנו, לכן אנחנו מביאים אותם לאישור ועדת הכספים לשנה אחת בלבד, שבמהלכה אנחנו רואים אם הם קיבלו אישור ניהול תקין. זה רק למען קיצור הליכים. מה זה מגיני ינשוף במספר 23? למה הנתונים לא מוצגים כאן לפי הנוהל שהוחלט והתקבל בוועדה? אני גם הסתייגתי. אם אתם רוצים שנציג לפי הנוהל הזה אז צריך זמן להיערך. אנחנו נשב על זה.

אני לא רוצה שיתעכב. בסדר, נשב על זה באופן נורמלי. זה עוד מהתהליך הקודם. צריך לפחות לומר שזו הפעם האחרונה שאנחנו מאשרים דבר כזה.

סיכמנו שנשב ונחשוב איך עושים את זה. מה זה מגיני ינשוף? מגיני ינשוף זה עמותה שנועדה לתת סעד לרווחת - - - מאיפה הם הביאו את השם הזה? ינשוף זה שם של יחידת פלס"ר נח"ל, מי שמכיר את היחידות האלה. בדקתם אותם?

זה הסמל הפלוגתי שלהם. נתנו להם לשנה אחת בלבד. חבר הכנסת

דיברת על הנתונים החשובים.

פה אני נותן את המחזור של העמותה ואז אני מסביר למה אני נותן להם לשנה אחת בלבד, כי הם עדיין בסימן שאלה, יש להם מחזור נמוך. זה לא מספיק, ביקשנו יותר. ביקשתם יותר ואז אמרתי שמרוב עצים לא תראו את היער. אנחנו נראה, תסמוך עלינו. אם אתחיל להכין את הנתונים, אביא לכם פה ספר, אביא אותו פעם בשנה. חבר'ה, עוד נדבר על זה, לא עכשיו. ארז, זה צריך להיות לרוחב במקום לאורך. אשמח לעזור לך. אני לא רוצה לעשות את שיעורי הבית האלה לבד בגיידסטאר. אישרנו את הנוהל הזה בוועדה, זה לא נתון בכלל לוויכוח. עכשיו היועצת המשפטית שלי,

אני לא רוצה להיכנס עמותה עמותה לגיידסטאר. אני רוצה את זה בצורה מרוכזת בטבלה. ארז, הוא אמר שאם אתה צריך עזרה הוא יעזור לך. אמרתי לו שיגיש מועמדות למחלקה שלי. אתה מקבל אותו למחלקה? אם הוא יגיש מועמדות ואראה את אישור ראיית החשבון שלו אני מבטיח שאני אשקול.

ארז עדיין מתנגד לאישור שביצענו כאן בוועדה. הסתייגתי וזה נרשם בפרוטוקול. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לפרוטוקול: אם לא תגיע בפעם הבאה רשימה כמו בנוהל שאישרנו אני הולך להתנגד לכל דבר. לא ייתכן שאנחנו נצטרך ללכת ולחפש עמותה עמותה ויצליחו להשחיל פה עמותות שלא מגיע להן. מס' 19 (דרכי אליהו למען הילד) המחזור הכספי שמופיע כאן בדף שונה מן המחזור הכספי שמצאתי ומופיע באתר העמותות של משרד המשפטים. באתר של משרד המשפטים מצאתי שסך התרומות ל-2018 הוא מעל 2.2 מיליון שקל. איך זה שהמחזור השנתי שעליו הם דיווחו שונה?

לאן הלך הכסף? יש

בעמותה מספר 19 יש מחזור של 1.818 מיליון שקל,

ב-2018 באתר של משרד המשפטים כתוב: מעל 2.2 מיליון שקל. אנחנו לקחנו את הדוח של 2018. הדיווח שלהם במשרד המשפטים שונה. משהו לא בסדר. בואו נסתכל. כשאנחנו בודקים את הדוחות שלהם אצלנו אנחנו בודקים את הדוחות הכספיים כלשונם, ויש התאמות מסוימות שאנחנו לא לוקחים.

שווי מתנדבים אנחנו לא כוללים אותו. פה בין 1.8 מיליון שקל ל-2.2 מיליון שקל - - - מצאתי מנהל עמותה שקיבל 740,000 שקל בשנה והזמין אוטו בייבוא אישי ב-470,000 שקל. אשמח לקבל את הפרטים שלו. מצאתי כבר. החזירו 13 מיליון שקל למדינת ישראל בעקבות התחקיר שלי. מיקי, זה מקרה שהם לא נותנים לו אישור, אסור לתת לו אישור. יש הבדל בין הדיווחים לבין הדיווח שלך. ההפרש הוא של 400,000 שקל. אני מציין פה לפרוטוקול: המספרים שמוזרמים, ואתם רואים אותם בגיידסטאר, הם מספרים שמזרימות העמותות עצמן. הם מזינים את זה. יש את הנושא הדיגיטלי. אני מבקש לא להצביע על מספר 19 עד שתבדקו במשרד המשפטים ותבצעו תחקיר למה יש הבדל של 400,000 שקל. חבר הכנסת מיקי לוי, אני מסביר לך מאין יכול לנבוע הדבר, וגם אבדוק את זה. יחד עם זה, אנחנו מסתכלים על הדוחות הכספיים כהווייתם. ארז, אני מבקש, היות והנושא הזה עלה, ואתה בעצמך אומר שאתה צריך לבדוק, אנחנו מבקשים תשובות. אנחנו מבקשים לדעת איך יש פער. יכול להיות שתגיד שיש סעיפים שאתם לא מכניסים.

אני לא יודע מי היא העמותה הזאת וזה גם לא חשוב.

ויכול להיות שנגיד - - - מה שתגיד אני סומך עליך במיליון אחוז.

רק תבדוק ותיתן תשובה איך יש פער בעניין התרומות. זה פער של 400,000 שקל 1.8 מיליון

לעומת 2.2 מיליון

אני מבטיח שאבדוק את זה. מספר 40 (בית אברהם) אין אישור ניהול תקין. שיירשם. אותו דבר. אני שם את זה ל-ת"ת (תיק תזכורת) לעוד שנה, אתה מכיר אותי.

אתה בודק אותי ואתה רואה אם יש להם אישור ניהול תקין. אנחנו מכירים את הנוהל הזה ושמחים עליו. לעמותה

48 (ישיבת בני עקיבא רעננה) אין אישור ניהול תקין. אני שם אותה ל-ת"ת. אותו דבר. מאה אחוז, אין לי בעיה, אני רק אומר. עמותה מספר 66 (נתיב הילד) חסר אישור ניהול תקין. אני שם אותה לתיק תזכורת. הליגה לידידות, עמותה מספר 67, גם כן. הליגה לידידות בתרבות

עמותה מספר 80 (מרחבים חינוך לערכים) חסר אישור ניהול תקין. זה גם אותו דבר. גם עמותה מספר 76 (סקייל-אפ ולוסיטי בע"מ). אני שם את זה. בעוד שנה אני מוציא ובודק. עמותה מספר 83 (תו המשווה) אותו דבר,

עמותה מספר 87

86 (המסע החברתי להבראת הרפואה) גם אושר לשנה. זה עניין של מחזור. מיקי, אבל הכול פה כתוב בהערות. בסדר, אבל אני רוצה את זה לפרוטוקול כי אני שם את זה בתיק תזכורת ואבחן בעוד שנה. כבר עשיתי את זה, הוא יודע את זה. אותו דבר לגבי עמותות מספר 87 (העמותה לקידום ספורט משלב) ומספר 93 (על הגל פוגשים את הים,

עמותה מספר 88 (מ.ע.ל.ה מרכז עוצמה להגנה). היות ונשמעה כאן ביקורת מארז אורעד ושאלות, כחבר הוועדה אני עוקב אחרי העבודה שלו הרבה מאוד זמן, אז אני דווקא רוצה להודות לו ולחזק את ידיו. בל נשכח, ואני שמח,

שאתם הולכים לקולא ונותנים אישורים לשנה כדי לא להמתין לאישור ניהול תקין וכולי. בסופו של דבר העמותות האלה עושות עבודה חשובה מאוד במקומות שבהם ידיה של המדינה לא מגיעות והגופים האלה משלימים הרבה פעמים דברים שהמדינה הייתה צריכה לעשות ולא רוצה בתחומי החינוך, הרווחה,

המינימום הוא שהמדינה תעזור להם בהכרה הזאת לצורכי מס. ארז, אני רוצה לחזק את ידיך.

זה בסדר גמור.

ואם יש דברים שצריך לדון בהם נדון, אבל תמשיכו ללכת לקולא, תמשיכו לבוא לקראת העמותות. שוב, זה המינימום שאנחנו כמדינה יכולים לעשות כדי לעזור להם. אני תמיד מעדיף שתטעו כאשר תלכו לקולא מאשר שתטעו חס וחלילה כאשר תלכו לחומרה, לא לתת למי שכן צריך או לגרור אותו לעוד שנה שנתיים של קושי בתרומות וביכולת לתפקד ובקושי לעשות את הדברים שהוא עושה.

מודה לך, ודרכך לכל עובדי האגף ואנשיו.

אדוני היושב-ראש, לגבי עמותה מספר 5 ברשימת העמותות לעניין סעיף 61, שאמרת שהיא עמותה שמצויה במחלוקת עמוקה, האם יש לה אישור לעניין סעיף 46? הרי בדרך כלל זה עוקב לאישור לסעיף 46. זה לא עוקב בכלל. זה נושא אחר לגמרי. זה על מיסוי מקרקעין. ברשותכם, אתן הסבר. כל עמותה שיש לה אישור לעניין סעיף 46,

מיסוי מקרקעין מפנה לסעיף 46, יש לה אוטומטית אישור לעניין סעיף 61, שעניינו פטור מכל מיסי מקרקעין: זה פטור מאפקט הנעילה, פטור ממס רכישה, פטור ממס שבח. זה דבר גדול ביותר, זה המון כסף. יחד עם זה, עמותות שיש להן

הוא ניתן מכוח חוק מיסוי מקרקעין. בדרך כלל הן מבקשות את האישור הזה כאשר הן עשו איזו עסקה בעבר והן לא ידעו בכלל שיש להן אפשרות לקבל פטור, אז הן יכולות לקבל את זה, וועדת הכספים נותנת את זה רטרואקטיבית. מה שלא כן באישור לעניין סעיף 46, שזה רק מעתה ואילך. יש כאן הסתמכות של צד ג' על האישור.

אותו תורם יודע שלעמותה יש אישור ורק באותו רגע הוא תורם. לעניין מיסוי מקרקעין, מס רכישה יכול לעשות את החשבונות אחורה. לעמותות האלה ברשימה יש - - - הוא שאל האם זה עוקב. זה לא עוקב, לא בהכרח. יכולה להיות עמותה שיש לה אישור לעניין סעיף 46. אתה אומר שמי שיש לו אישור לעניין סעיף 46 יש לו אישור לפי סעיף 61 אוטומטית.

מי שיש לו אישור לעניין סעיף 61 אין לו אוטומטית אישור לעניין סעיף 46. אבל מי שמגיש בקשה לאישור לעניין סעיף 61 זה בגלל שיש לו אישור לעניין סעיף 46? לא בגלל שיש לו אישור לעניין סעיף 46. מי שמגיש בקשה רק לעניין סעיף 61, יש לו עניין להגיש על סעיף 61 כי הוא רוצה את הפטורים האלה רטרואקטיבית. אבל אלה שנמצאים פה ברשימה, יש להם אישור לעניין סעיף 46 או אין להם? ברשימה השנייה? לא בדקתי את זה כי זה לא רלוונטי לדיון.

חשוב לדעת. אולי רק להם - - - יכול להיות שיש להם אישור לעניין סעיף 46. אין להם אישור לעניין סעיף 46. יכול להיות שיש להם. איך יכול להיות? אם יש להם אישור לעניין סעיף 46 הם לא צריכים פטור מיוחד לעניין סעיף 61. הם רוצים לקבל רטרואקטיבית. זה כנראה החזר כאשר יש להם אישור לעניין סעיף 46 והם לא ידעו שיש להם פטור. אז הם יכולים לבקש את זה, הם לא צריכים להביא את זה לוועדה. למשל מדרשת חברון היא עמותה שיש לה אישור לעניין סעיף 46 ועכשיו היא מבקשת אישור לעניין סעיף 61. למה רטרואקטיבית לשנתיים אחורה? כי הם עשו עסקה במס שבח ונזכרו פתאום שהם צריכים לקבל את הפטור כמוסד. למה במס שבח כשהם שילמו לא קפץ להם שמגיע להם? זה לא קופץ להם. מניסיון שלי כמנהל של עמותה במשך שנים רבות, את האישור לעניין סעיף 46 כולם מכירים.

האישור לעניין סעיף 61 לא מכירים. הרבה פעמים אחרי שאתה עושה את העסקה ומדווח ומשלם פתאום אומרים לך: סתם שילמת, אתה יכול לקבל החזר, אז אתה הולך לבקש והחוק מאפשר לתת רטרואקטיבית. יש שאלות נוספות? מי שיש לו אישור לעניין סעיף 46 יש לו גם אישור לעניין סעיף 61?

מי שיש לו אישור לעניין סעיף 46 יש לו גם אישור לעניין סעיף 61. יש מקרים נדירים שאדם עשה עסקה ואז עוד לא היה לו אישור לעניין סעיף 46 ואז הוא צריך לבקש אישור לעניין סעיף 61. אישור לעניין סעיף 46 הוא אישור תרומות, והוא גם כולל בתוכו את ההטבה של פטור ממיסוי מקרקעין. ארז, אתה טועה. אני מן המחלקה המשפטית ברשות המסים. סעיף 61(ה) לחוק מיסוי מקרקעין מדבר על מוסד ציבורי שייהנה מהקלות מסוימות דרך אגב: לא בהכרח פטורים כשהוא מוכר או רוכש מקרקעין. סעיף 61(ה) אומר שמוסד ציבורי שיש לו אישור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה זכאי גם לקבל את הפטור לעניין סעיף 61. הוא אמר את זה, רק יותר קצר. נעזוב את המשפטיזציה.

מי שמבקש לעניין סעיף 61 רטרואקטיבית מקבל במיוחד. זהו, בואו נמשיך. אלה שלא מבקשים רטרואקטיבית, יש להם אישור לעניין סעיף 46?

ארגון שאין לו תרומות ויש לו מקרקעין לא צריך אישור לעניין סעיף 46. יש אנשים שלא צריכים בכלל את אישור התרומות,

בשביל מה לי את זה?

הוא עשה עסקת מקרקעין קנה מבנה, מכר מבנה. אז הוא צריך רק אישור לעניין סעיף 61. זה הרבה כסף. אנחנו מוציאים את העמותה מספר 19 עד שארז אורעד יבדוק,

זה 400,000 שקל.

אל תוציא את עמותה מספר 19. יש לי הצעה אחרת,

על עמותה מספר 19 אתה תגיש רביזיה ולא אצביע על הרביזיה. לא צריך לחזור בשביל זה.

אם יתברר שאין בעיה אז לא צריך לחזור סתם. אני לא יודע איזו עמותה זאת אבל יכול להיות שיתברר שיש בעיה ואז יש רביזיה. אם יתברר שאם אין בעיה אז אתה תבטל את הרביזיה. הלוואי ואין בעיה. להוציא סעיף

שאמרנו שנדון בזה בנפרד ואני מבקש להזמין אותם, מי בעד אישור רשימה 16-76-20 כפי שהקריא אותה ארז

ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה בעד,

הצעת אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה 16-75-20) אושרה.

רביזיה על עמותה מספר 19 ברשימה.

אני מבקש שתבדוק ותיתן לנו תשובה. אנחנו עוברים לאישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין.

אנחנו צריכים להצביע גם על ההחרגה של עמותה מספר 97?

הרשימה השנייה שאני מתכבד להביא בפני ועדת הכספים הנכבדה היא אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. מספר הרשימה הזאת הוא 16-80-20. ברשימה הזאת נמצאת גם עמותת המצפה לישראל.

חמש עמותות ואני מביא אותן לאישורכם. יש ארבע עמותות, כי אחת ביקשתי להוציא ולדון בה בנפרד. אני הגשתי חמש עמותות. יש שאלות על ארבע העמותות האלה? רק באופן טכני, אדוני היושב-ראש, כדי להבהיר. מעמותה 2 ועד עמותה 5 אין להם פטור לעניין סעיף 46, לפי מה שבדקתי באתר גיידסטאר.

שאפשר לבקש אישור לעניין סעיף 61 באופן ישיר. יש לו גם קריטריונים נפרדים. זה במקרים שהם לא רוצים תרומות, הם לא נזקקים לתרומות, אבל הם רוצים פטור מעסקת נדל"ן כלשהי, ואז הם מגישים בקשה לעניין סעיף 61. זה תרומה מן המדינה. זאת אומרת, הוא לא רוצה אישור לעניין סעיף 46 אלא הוא מבקש רק אישור לעניין סעיף 61. זה אותה משמעות. גם בפטור לעניין סעיף 46 המדינה מכניסה יד לכיס ומחזירה מס, וגם פה לעניין סעיף 61. באישור לעניין סעיף 61 זה המון כסף. בנימין למקין שנמצא בזום, אני רוצה לשאול גם לגבי הפרק הקודם של סעיף 46 וגם לגבי סעיף 61. מה עמדתכם? לכל הגופים יש אישורי ניהול תקין. בסדר גמור. אני מבקש להצביע על ארבע העמותות. את עמותת המצפה לישראל אנחנו מעבירים לדיון נפרד ואני אזמין אותם. הסימוכין זה 16-80-20. מי בעד אישור העמותות הללו? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, רוב הצעת אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61

חבר הכנסת ברוכי, שלחת לי מכתב, ואמרתי לך שתחכה שנאשר את העמותות, שאתה מבקש להגדיל, לגבי סעיף 46. תגיד את זה בעצמך. בשעתו הגשנו הצעת חוק להגדיל את המחיר. דע, אני מאפשר לך להעלות את הנושא הזה, הנושא הזה חשוב, אבל בסופו של דבר אם אכן תהיה הסכמה צריך להגיש הצעת חוק, זה תלוי בחקיקה.

סעיף 46 נועד לעודד פעילות וולונטרית של האזרחים. אנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד במדינה ויש ירידה בכל התרומות של אזרחים לעמותות האלה. אולי כדאי עכשיו לפעול בעניין הזה, לשנות את ההגדרות של החוק.

בחוק יש שני פרמטרים: עד 31% מן ההכנסה החייבת במס, והחזר של 35% מן התרומה. עד גובה של סכום מסוים, של קרוב ל-10 מיליון שקל בשנה. עד 9 מיליון שקל. 9 מיליון ומשהו. אני חושב שזה הזמן לשנות את זה, לכל הפחות לתקופה הקרובה, שיהיה מותר גם אחוז גבוה יותר מן ההכנסות וגם יהיו החזרים יותר גדולים לאזרחים. כמה זה אחוז גבוה יותר מן ההכנסות?

אפשר לקיים עוד דיון על זה. אפשר להגיע ל-45% מן ההכנסות,

זה אופק רחוק, הייתי אומר. תביא בחשבון שזה גם היעדר מסים למדינת ישראל, הא בהא תליא. כולם רואים את הירידה בתרומות. אני מבין את מה שאתה אומר אבל צריך שיהיו איזונים. אם אין איזונים אחר כך יבואו אנשי רשות המסים או משרד האוצר לגפני ויגידו: אין כסף,

הא בהא תליא. אני מתחבר לדברים של חבר הכנסת אליהו ברוכי. אני רק רוצה להשלים את תמונת המצב. בשיח שלי עם רשות המסים בעניין הזה, הם תומכים בהעלאת התקרה לתרומות גדולות מעל 10 מיליון שקלים.

מיליון שקלים. זה צמוד מדד, זה כבר כמעט 10 מיליון שקלים היום. הם חושבים שחברות גדולות שתורמות סכומים גדולים, נכון לתת להן לתרום יותר. הם מתנגדים להעלאת התקרה, גם באחוז מן ההכנסה החייבת וגם בשיעור הזיכוי, בתרומות קטנות יותר. אני חושב שהם טועים. מעניין לבדוק את זה, אולי לכם יש נתונים.

לנתח את התפלגות התרומות למלכ"רים במדינת ישראל, איזה שיעור מן התרומות מגיעות בתרומות גדולות של חברות גדולות וכמה מגיע בתרומות קטנות. מן החוויה שלי, רוב התרומות הן מאנשים פשוטים כמונו שנותנים הוראות קבע. לכן מה שרשות המסים מוכנה כרגע לא פותר את הבעיה. כרגע אנחנו צריכים לעודד את האנשים הפשוטים לתרום יותר מן ההכנסות הפנויות שלהם. ככל שנגדיל את

גם בחלק היחסי אל מול ההכנסה החייבת וגם בשיעור הזיכוי, אנחנו ניטיב בצורה דרמטית עם העמותות. אתה תומך בהגדלת הסכום הכללי? נדמה לי שעיקר המחסום של קבלת ההחזרים הוא האחוז מן

אפשר גם להעלות ולתת זיכוי ליותר מ-35% מגובה התרומה, אבל רוב האנשים מפסיקים לקבל את

למיטב ידיעתי, אפשר לבדוק את זה באופן יותר מקצועי, רוב האנשים מפסיקים לקבל את הזיכוי לא בגלל שהם עברו את ה-35% מגובה התרומה אלא כי הם עברו את ה-30% מן ההכנסה החייבת, כי יש נקודות זיכוי ממילא, כי אנשים לא עשירים. רוב התורמים לא משלמים המון מס והם עוברים את ה-30% מן ההכנסה החייבת שלהם. אני בעד לתמוך בשניהם. אני רק אומר שבשיח שלי מול רשות המסים - - - כלומר ה-9 מיליון שקל או 10 מיליון שקל זה פחות חשוב לפי דעתך. זה אחוז יותר קטן מן התרומות, זה לא יפתור את הבעיה, ולכן גם לרשות המסים נוח מאוד להסכים כי מבחינתם זה עלות שולית. ארז אורעד, מה עמדתכם בעניין?

יכול להגיד את עמדתי מכיוון שהנושא נמצא בדיונים אצלנו. איפה זה עומד? יש הצעת חוק ש"מנהיגות אזרחית" הגישה בתקופת הקורונה. אתה מתכוון גם למכתב שעידו סופר שלח. יש מכתב אצל מנהל רשות המסים בנושא הזה. דיברו שם על העלאת התקרה, אם אני לא טועה, ל-18 מיליון שקל או משהו כזה. זה מה שרשות המסים רוצה.

ורצו גם את העלאת הזיכוי מסך ההכנסה החייבת. גם רצו להעלות את הזיכוי מ-35% ליותר, ל-50%, שזה באמת משתלב פה. שמעתי שבארצות הברית יש זיכוי מס על התרומה. שם זה שיטת

בארצות הברית השיטה היא ניכוי הוצאות.

אתה יכול לזקוף אותה כהוצאה. המשמעות היא 100% הכרה. זה לא 100% הכרה. אין 50% מס בארצות הברית. יש זיכוי ויש ניכוי.

שילמת מס, נניח 100,000 שקל, תרמת למישהו 10,000 שקל, בבקשה קח 3,500 שקל בחזרה, אני נותן לך צ'ק. ניכוי מהכנסה זה תלוי הכנסה, זה אומר שאם הרווחת סכום מסוים ורשמת הוצאות, אם אתה נמצא בשיעורי מס נניח של 30% תקבל 30% בחזרה, לפי המס השולי שלך. אני מציע, אדוני היושב-ראש, באופן מעשי, שנגיש הצעה של הוועדה ואז היכולת לנהל משא ומתן הרי בסוף הצעה כזאת תצטרך להגיע להסכמות. אבל כשאנחנו ביקשנו כבר לפני שלושה חודשים במכתב אז יש להם זמן. אם אתה כיושב-ראש תחתים את כל חברי הוועדה נגיש הצעה כוועדה, ואז היא גם לא צריכה לעבור קריאה טרומית, נעביר אותה בקריאה הראשונה ויהיה משא ומתן. אני מציע שברוכי יגיש ואנחנו נחתום לו. זה היה פה בדיון בוועדה. אני לא רוצה שאנחנו כוועדה נגיש את זה כי אז זה כאילו אנחנו "הולכים להם על הראש". הוא מגיש הצעת חוק פרטית, שאנחנו נחתום עליה, כל מי שרוצה מן הוועדה, ואנחנו נודיע, גם כשזה יבוא לוועדת השרים, שאנחנו רוצים לעשות את זה בהסכמה עם רשות המסים. ה-9 מיליון יגדל כנראה לסכום כפול, כפי שארז אמר, אבל זה לא פותר את הבעיה המרכזית שיש היום, ויכול להיות שתהיה הסכמה לפרק זמן מסוים, כל עוד הקורונה כאן, זאת גם אפשרות. אדוני היושב-ראש, מה שחבר הכנסת סמוטריץ' העלה, שלמעשה יש מי שתורמים ובכלל אין להם הכנסה חייבת במס, יש את האנשים הפשוטים שלא מגיעים להכנסה חייבת ובתרומה שלהם הם גם לא מקבלים זיכוי כי הם לא שילמו מס, הם לא הגיעו לחבות מס. מה שחבר הכנסת סמוטריץ' העלה, לדעתי זאת

רבים תורמים לא כדי לקבל זיכוי, כי אין להם בכלל הכנסה חייבת במס. אם את הזיכוי הזה, הצ'ק, כפי שאמר ארז, ניתן לא רק כזיכוי על מס הכנסה אלא גם מי שלא שילם מס הכנסה יקבל זיכוי של 35% על תרומה שהוא נותן - - - אתה אומר: כמו מס הכנסה שלילי. בדיוק. להכניס את זה גם כמס הכנסה שלילי. לא תהיה שליטה על זה. על כל תרומה לבית כנסת יביאו אישור. כל תרומה לבית כנסת אתה יכול להכניס גם כך לדוח היום. אליהו ברוכי, אני מבקש שתכין הצעת חוק. יתחיל דיון עם רשות המסים. יכול להיות שנוכל לעשות דברים חדשים שלא היו עד היום, וכדאי לעשות את זה. הצעת חוק שתהיה סבירה, שנוכל

אני מציע שלפני שאתה כותב את הצעת החוק תתייעץ איתם כדי שלא ניכשל. בסדר גמור. תודה רבה. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה